אנחנו פותחים את הדיון, שלום לכולם.

מעדכנת אתכם שכ-15 דקות - - - חצי שעה. חצי שעה?

למה צריך חצי שעה?

לחילופין בראשות הוועדה הזמנית לענייני כספים,